אנחנו ממשיכים היום את הדיון בחוק ההסדרים - פרק ז' (שכירות מוסדית). זה הדיון השני שאנחנו מנהלים על קרנות הריט. בדיון הקודם ביקשנו לקבל תשובות על כמה שאלות, בעיקר שקשורות לתשואות של קרנות הריט.